אתם נכנסתם אלי הביתה לצורך העניין לא נכנסתם פיסית אבל לדוגמה, נכנסתם אלי הביתה ואתם מתחילים לסדר לי את הסלון. תקשיבי טוב אתם רוצים לעזור? בתקופת הקורונה, כל עצמאי שרוצה למשוך ללא מס אחרי 24 הפקדות, יכול למשוך כמה אחוזים נתתם לו למשוך מהחיסכון? שליש מהכסף. שליש מהכסף שזה 10,000 או 12,000 שקלים שהוא יוכל למשוך בשלושה תשלומים של 4,000 או יוכל למשוך תשלום אחד של 4,000 נסדר את כל הביטוחים אין פה ביטוח שארים. נסדר את כל הביטוחים. למה אין ביטוח שארים? כי אין הכשרה, הוא צריך חמש שנים מעבר. חיים, אפשר משהו קטן? אמרתם או שליש או 12,200, הנמוך מביניהם.

אז זה ייצא 200 שקל הבדל. כן, כמובן. יש תקרה של 12,230. תעלו את משה ברקת. אני על הקו, חיים. שמעת את השיחה, משה? כן, שמעתי כבוד היושב-ראש. קודם כל, אתה צודק בכך שהכסף הוא של העצמאי ולא של אף אחד אחר. הכסף הוא של מי שחסך. לא, זה כספים קטנים, זה 12,000 שקל. שלו ושל בני משפחתו. - - אני חושב שבזה אנחנו נותנים לעצמאים מה שהחוק רצה לתת להם במרכיב הזה. אני מאוד מכבד אותך ומאוד מעריך אותך. לא נכנסתי לעניין הזה, אני אומר לך את האמת. שמעתי מאיזה סוכן ביטוח בדיון הקודם על רציפות ביטוח,

דבר נוסף כשנכנסתי אתמול לסכומים, זה נראה לי

אנחנו עכשיו בתקופת קורונה, כשאתה הולך לתת 750 שקל לכל אזרח שמרוויח בערך את המשכורת של העצמאים האלה זה שבעת העשירונים התחתונים כי אם החובה שלך לשלם וואלה, כמה רשמתי אתמול בלילה תוך כדי כדורגל? רשמתי שהוא צריך לשלם 4.45 עד 63,000 לשנה, שזה 2,800. 6,000 שקל הוא משלם.

הוא לא צבר יותר מ-42,000 וזה החיסכון שלו, של פנסיית חובה לעצמאים לכאורה פנסיית

גם אם הוא יחסוך 40 שנה,

ואז אחר-כך יגידו שהוא לא מקבל הבטחת הכנסה כי יש לו פנסיה.